בוקר טוב,

יש הצעות לסדר, אני מבקש ממש בקצרה. רם בן ברק, בבקשה.

למרות בקשות חוזרות ונשנות, כולל שלך, עדיין אין פתרון בהסכם המוצע של